צהריים טובים.

כ"א בכסלו התשפ"א, 7 בדצמבר 2020. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא הרפורמה בשירותים להתפתחות

איפה יש מחסור יותר גדול,

המטפלים, כאשר אנחנו כבר יודעים שבשביל לעמוד בפער שיש בין אחוז הילדים המאובחנים עם

שיש בהם שלל אנשי מקצוע ויכולים לתת טיפול הוליסטי לכל צדדיו של הילד, לא מקבלים. מופנים למטפל פה,

כי זה יותר זול לקופה לשלוח למקום שהוא לא מפוקח והוא לא

עדיין כמובן יש עוד הרבה מקום להשתפר, לכן יש פה גרף של הרפורמה להשלמה במשך שנה, וכמובן הכול בצורה הדרגתית, ולא נפגעה זכות של אף ילד, בוודאי לא תחום האוטיזם שעדיין ממשיכים לקבל החזרים. אבל אשמח להציג את

כי בשנה האחרונה ראינו שבעקבות הקורונה קופות חולים לא הצליחו לעמוד ביעדים שמזכים אותן בכספי התמיכה, לכן אנחנו עכשיו עושים התאמה של מבחני התמיכה. תסביר לי. מבחני התמיכה מתמרצים עבור גידול במספר המטופלים. זה הכלל של מבחן התמיכה. אתה לא נותן למישהו רק בגלל שהוא רוצה,

אלא רק אם הוא באמת מגדיל את מספר

לצערנו מה שקרה טרום הרפורמה,

כי הקופה אמרה: אני לא אציע לך בזמן, לך לקבל החזר. אם אתה הורה שיש לך, אז תרשה לעצמך לשלם

הוא מדבר רק על גדרה. על ביתר עילית.

אבל בירושלים באמת זה הכי מהיר, אני מסכים איתך. למה כל כך מהר? יש פה גם הרבה גופים שנותנים את השירות. נראה לי שיזיזו את ירושלים לשבעה חודשים בשביל לצמצם את

מה הסילבוס של ההדרכה, ואנחנו בודקים את זה גם בבקרות שלנו. כך כשגם כשמגיע מטפל צעיר,

אנחנו מפקחים על ההדרכה שלהם,

אני בעד מטפלים

כמה שיהיה פחות, ההמתנה תהיה יותר ארוכה. ופה אנחנו עושים את אותו דבר. אנחנו לא נותנים כמות גדולה של מטפלים, זה היצע

למה אתה מונע ממנו את זה?

זה בדיוק מה שאתה מציע. כל אחד ילך לכל אחד, יקבל וואוצ'ר מהקופה לאן שהוא רוצה, וזה יהיה תהליך שאם תקדם אותו הוא

השירות הכי טוב ניתן בתוך המסגרות הציבוריות,

אם זה מכונים של בתי חולים ואם זה ספקים שעומדים תחת בקרה של משרד הבריאות ונותנים שירות כוללני לילדים האלה. זה השירות הציבורי. את השירות הזה אנחנו צריכים לחזק. מבחני התמיכה הם רק שלב ראשון בדרך הזאת, וצריך לתת במבחנים האלה הרבה יותר כסף, כי 80 מיליון השקלים האלה הם

אני מסכימה עם הגברת שדיברה פה. למרבה הצער, הם לא נותנים את השירות הזה. אם היו מסוגלים לתת את השירות, אני הראשונה שאומרת: הנה, אני רוצה. אבל אין

הם מקבלים לפי מטופל או לפי שעה?

אבל אני חושבת שהם מקבלים לפי מטופל. המכון מקבל תשלום לפי מטופל, והוא משלם למטפל לפי שעה. אבל הם משלמים לפי התעריף הקודם. כמה הוא מקבל לפי מטופל? לא יודע. יש עשרות מכונים, ולכל אחד הסכם